צהריים טובים לכולם, אני מתכבדת לפתוח את דיון הוועדה בנושא: השווקים וחנויות הרחוב באסטרטגיית היציאה

מהרגע שקבענו את הדיון, ועד

ולא למשל, חנויות שנמצאות בשטחים פתוחים, כמו: מתחמי ביג,

מבנה, כל האחרים, שגם

אתם מסכנים את בריאות האנשים שמגיעים אל השוק שלנו, מכיוון שנתתם הנחייה, ששווקים קמעונאים יוכלו לעבוד בתנאי שיש להם חנות. לא תוצב סחורה על הדוכן, ולא תימכר מהדוכנים שום סחורה.

אנחנו או-טו-טו, מגיעים באמת לסגר השלישי, ואז מה יהיה? לא יפתחו. איך ייתכן שהאפליה הזאת נמשכת אל מול הסופרים? מה בשווקים מוכרים, ריבונו של עולם? אנחנו מדברים על פרות, על ירקות, על מלפפונים. ייתכן שבפינת הרחוב ליד ביתי, כל חנות שנייה תמכור מלפפונים ופרות ואנחנו נשאר

תודה רבה טלי.

תודה, כבוד היושבת-ראש, אנחנו לא יודעים להסביר לציבור את ההנחיות. לא יודעים

ומה אני רוצה

- שאפילו מנגנון הפיצוי לאנשים הפשוטים האלה, הוא לא תמיד אפשרי. זה לא מחזור מסודר של עסק שאפשר לדעת מה הוא הציג,

אנשי השווקים, באופן טיבם - ואני אומר את

אני רוצה להגיד עוד דבר חשוב שאני יודע שאת תמיד אומרת, יפעת, מבחינה אפידמיולוגית, אני לא מכיר אנשים בכלל. אני חוקר את כל אלפי

יש מספר עשרות של ניסיונות של כאלה ששלחו נפשם בידם,

מצדיק, שאסור לפרסם את זה וזה בצדק. אבל לצערי, באמת, חבר'ה, המצב פה לא יהיה יותר טוב. הוא לא הולך להיות יותר טוב,

מקס סטוק

ממשלת ישראל החליטה החלטה כנגד הפריפריה. אם יפתחו את חנויות המסחר, את חנויות הרחוב שנמצאות במרכזי הקניות הגדולים,

לתעסוקה.

יהיו יותר נקודות מכירה בעיבורה של עיר. דרך אגב, למקומות האלה מגיעים עם רכב,

החנויות לא

היום, אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי. כבר לא מדברים אתנו על N, בקושי מדברים אתנו על שיעור ההדבקה, כי גם הוא נמוך, זה כנראה לא יוצר את הבהלה שנדרשת.

זאת אומרת, היום מתייחסים לזה כאל מקדם הכפלה יומי, יכול להיות שזה בסדר וזה אותו דבר,

אז למה צריך לציין את שלושת השורות? פה כתוב זה לקוח מה-17 לאוקטובר. כתוב לנו שזה

ראינו את זה שלפעמים אולי רצנו מהר מדיי ברוח הגל הראשון, וראינו מה קרה. אני יכול לתת לכם הרצאה מה עומד מאחורי ההיערכויות המקצועיות שאנחנו לקחנו. בסופו של דבר, הדברים באים מאנשי מקצוע במשרד הבריאות.

וזה נכון, גם אצל רופאים אחרים,

זה לא משהו שהוא הלך ונעלם. אם היו לנו איזשהן מחשבות אחרי הגל הראשון, גם בארץ, וגם בעולם זה משהו שכאן

אני רוצה לעשות בריף על מה שאמרת. אני חושבת שבמשפט שאמרת, אתה זיקקת את המהות של מה שאנחנו מבקשים כאן. שיהיה פה איזשהו כלל, עם רעיון מסדר ברור ואחיד לכולם,

אבל לא תמיד זה השיקול היחיד שמנחה אותנו. למשל, פתיחת החינוך,

אבל יש לה ערך מעבר לעובדה הכלכלית,

וזה הסדר שאנחנו

בסוף - - - שנייה, תקשיב רגע.

אם כוללים את החולים הקשים, או לא כוללים את החולים הקשים, אז גם זה משתנה.

יודעים שזה תלוי במספר הבדיקות. אנחנו יודעים שמספר הבדיקות זה השתנה. זאת אומרת, שמחר אתם יכולים להקפיץ את ה-R.

8%. למה שלא נעמוד מאחורי האמת המקצועית שלנו? זה לא מה שמצופה מאנשי משרד הבריאות. אני חושב שבכל מקום אחר, כדי לשמור על בריאות הציבור, הייתם מצפים שמשרד הבריאות יעמוד מאחורי האמת המקצועית שלנו. אני מתעקשת לשאול שאלה.

אתה רק

שהם שבויים במניפולציה.

60 אלף בדיקות, אנחנו מתחשבים.

אנחנו צריכים להסתכל על כל המקומות.

יש מקומות אולי שיכולים לשמור יותר טוב על הסובבים. הראית את התמונות של שוק מחנה יהודה, זה שוק צר.

יש שם צפיפות, אי אפשר כמעט להימנע מזה. השוק הוא לא צר, הוא מתפרס על 30 אלף מטר רבוע.

תודה רבה, פרופ' גרוטו. אני מוכרחה לומר מספר דברים. קודם כל, לא באמת קיבלתי תשובה על N וה-R, כי אולי זה לא אתה. אבל בעובדה, כשמחליטים שהולכים

רפואה זה לא מקצוע פיזי קל, זה מקצוע עם אידיאולוגיה. יש בו היגיון שקשה לפעמים להסביר אותה, ולפעמים גם אנחנו לא יודעים להסביר לעצמנו למה דברים קורים. אז תיקחו את

ולראות בדיוק מה קורה גם בהשוואה בינלאומית, אנחנו לא במצב הכי גרוע בעולם, ויש מדינות עכשיו שנכנסות לסגר מלא וקשה לא פחות מאשר אצלנו. תראו מה קורה בדנמרק, לא

למנכ"ל משרד הבריאות, לכולם, אמרתי חבר'ה, בואו נהיה הגיוניים. הבעיה שלנו, ואתם יכולים לשבת עוד 20 ישיבות, לצערי, ולא שומעים אתכם לצערי. הבעיה שלנו היא בעיית האכיפה. הבעיה שלנו, שגם פרופ' גמזו אומר, שיש הרבה מאוד אנשים שלא נבדקים בכלל. אנחנו לא רוצים לדעת מאוד רוצים שייבדקו. אז המציאות היא כזאת, שקבוצות לחץ פותחים את הישיבות ואת בתי הכנסת, ואת העסקים הקטנים, כי אין ברירה, כי יש לחץ מלמטה, ואותנו שומרי החוק, אומרים לנו לא לפתוח, ואנחנו לא פותחים. אנחנו לא יכולים לפתוח את הקניונים, לא יכולים לפתוח חנויות גדולות. גם אם מישהו מעז לפתוח, שולחים לו משטרה, עם כלבים אפילו, עוד מעט ישלחו את הימ"מ. אנחנו צריכים למצוא פתרון. אני פונה אליכם כוועדה הגיונית שמדברת לעניין, בצורה מקצועית, לא נותנים לכם את התשובות האמיתיות. בואו נחשוב בצורה וזה פרופ' גרוטו רציתי לשאול אותו. מה החלום של משרד הבריאות? החלום של משרד הבריאות היא להכניס את כולם לסגר, ולהוציא אותם בצורה מדורגת אחרי בדיקות קורונה. אז בוא נקבע עכשיו בצורה מסודרת, נפתח את כל המשק, כולל הצגות,

כולל כדורגל, כולל הקניונים והכול למשך חודשיים. נקבע עכשיו, בעוד חודשיים 15 לינואר, 30 לינואר, המדינה נכנסת לסגר אמיתי 15 יום.

אף אחד לא פותח, לא ישיבות, לא בתי כנסת, ולא הרב קנייבסקי. אנחנו מוציאים את האנשים בצורה מדורגת, קודם כל את החיוניים עם בדיקות קורונה. בסוף שבוע שעבר, סלובקיה עשו בדיקות לשלושה מיליון איש בסוף שבוע אחד. מדינת ישראל תתארגן עכשיו, חודשיים תתארגן, ותעשה בדיקות לכל המדינה במשך שבוע, עשרה ימים. ניכנס כולם לעוצר אמיתי, ולא כל מיני קומבינות כאלה ואחרות, ונצא כולנו לשחר חדש. אלה שחולים ישימו אותם בבתי מלון, ישימו אותם בבתי הארחה, יטיסו אותם לחו"ל, יכניסו אותם לעיר, זה כמו החלטה לפתוח את אילת, כי המלונאים צועקים שתהיה הפרדה - אבל מה, האנשים יאכלו בחדרים שלהם והמסחר יהיה סגור? חבר'ה, כל החלטה, אין שום קשר בין ההצעה של משרד הבריאות לבין המציאות, אין להם יכולת, אין להם כלים להתמודד עם הכלכלה. אנחנו במשבר כלכלי הגדול ביותר שהיה. אלפי מועסקים יושבים בבית, המדינה משלמת מיליארדים כסף לחל"ת, לא רוצים את הכסף הזה. תיקחו את הכסף הזה, תתנו למורים שיעבדו שעות יותר ארוכות.

כשהייתי ילד, לא היה מקום בבית הספר, אז עשינו משמרת בוקר ומשמרת ערב, שיתנו למורים כסף. שיילכו למשרד הבריאות, יביאו אנשים נוספים, ויתנו להם תוספת תקציב. את הכסף ייקחו ממה שנותנים לאנשים בחל"ת כבר קיבינימט חודשיים אנשים בחל"ת, מה הם מצפים? אנחנו סגורים. יש לנו מאות מיליונים, אם לא מיליארדים של סחורת חורף שהלקוחות צריכים אותם, ואין לנו אפשרות לשווק אותם. למי יש עוד לפנות? אם יש לכם פתרון סגר בעוד חודשיים, כל המדינה תצא בצורה הדרגתית, סגר צבאי אמיתי, לא בית כנסת, ולא הפגנה, ולא שום דבר שייפתח קיבינימט. תנו לאנשים ודאות. תעשו פעולה ברורה.

ייצאו אנשים רק עם תעודה שעשו בדיקת קורונה. ייכנסו אליי לחנויות, אני מתחייב, אף אחד לא ייכנס לחנות שלי, לא עובד ולא לקוח, אם אין לו בדיקת קורונה. אף אחד לא צריך לצאת לעיר, אם אין לו בדיקת קורונה. היום, אין שליטה בכלל, אין בקרה. זה R ו-N ואמו, וכל היום משחקים אתנו במשחקים. אנחנו סגורים כבר חודש חמישי, סגורים. איך אפשר לנהל עסקים? איך אפשר לנהל מערכת עם עובדים, עם בעלי נכסים, עם סחורות וספקים. עם בנקים. עם אג"חים? אתם לא יודעים על מה מדובר בכלל. זה נזק מטורף. ועדת קורונה, צריכה להיות ועדה כלכלית בכלל. המציאות היום שלא שומעים לכם מספיק. מגפה היא כלכלית, אני מסכימה אתך. אתם לא פותרים את הבעיה. צריך להפוך את השולחנות. אני מבקש מכם תצביעו נגד הממשלה על כל ההחלטות המטומטמות שלהם. אין קואליציה, אין הגיון בכלל. אתם תצביעו נגד. אל תהיו להם לנהל איך שהם רוצים. יושבים אנשים בוועדת חוקה, ואומרים לי שרים, ומנכ"לי שרים, אתה צודק, אין היגיון במה שקורה. אין שליטה על הקורונה הזאת. יש מחליט אחד, פה אחד. תפסיקו עם זה, אל תתנו לו להחליט. תהיו מאוד ברורים אליו. תהיו אמיתיים. נבחרתם להיות אמיתיים. המדינה לא נורמלית כבר. תודה, רמי. אני מבינה כל כך את הכעס שלך. אני חושבת שהמצוקה שלך, מבטאת את המצוקה של הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם בחוץ. אני מדברת איתם ונמצאת איתם בקשר. אני מבקש להעביר לראש הממשלה - - - רמי, לצערי הרב, כמו שאתה יודע, הצווים לא מגיעים לכאן. אבל אנחנו בהחלט נמשיך להעלות את הדברים ולהציף אותם כי הם לא מוצפים בוועדות אחרות ובמקומות אחרים, כולל ההתייחסות לנתונים שמושמעים. אנחנו נשים מראה ככל שאנחנו נוכל גם בעת הזאת. אני מרגיש מרומה קצת.

האמת, אמרו פה כל חבריי,

אם אומרים שצריך

למכור.

העבודה. אחד עובד, אחד לא. שיגדירו איזה מוצרים מותר למכור, וגם אני בתור סוחר אוכל למכור אותם ולהיפך, להוריד את הלחץ מהסופרים, להוריד את הלחץ מהשווקים. בסופו של דבר, כולנו כאן רוצים להתפרנס. אמרו סגר שבועיים, נתנו אותו חודשיים. זו רמאות שאין לה מחיר. הספקים בורחים לסופרים, בורחים לסטוקים, בורחים לכל מקום אפשרי, כי אנחנו לא קונים מהם כרגע סחורה, אז הם באים למי שפתוח. נוצר פה כאוס במדינה ברמה שיש לי עסק של 800 מטר, אני היום לא יכול לפתוח אותו. וגם אם אני יכול לפתוח אותו, יכול להכניס ארבעה לקוחות לתוך החנות שלי, כשחנות של 20 מטר ברחוב, יכולה לפתוח ולהכניס ארבעה אנשים, כמו גודל של 800 מטר, שרמת ההוצאות שלנו לא זהה. שהגודל שלי ושלו לא זהה. ב-800 מטר, אני יכול להכניס בכיף 20 אנשים. שיתנו מקצה כמה מטר מרובע מותר לבן אדם באמת לעמוד. ודיי, שיתנו לנו לחיות. עוד לא יצאנו מהסגר השני, ואנחנו בורחים להיכנס לשלישי. כמו שאמרת פה, באמת, איזה עסק יש לנו פה. מה, אתם רוצים שאנחנו נהיה פושעים? שבסוף נעשה מה שאנחנו רוצים? בסוף אתם לא תשאירו לנו ברירה. זה, אנחנו לא רוצים שיקרה. אבל אנחנו בהחלט מסכימים אתך. אנחנו בדרך לשם.

תודה רבה אלירן, על הדברים הקשים, הם עלו גם קודם בדיון. ברשותכם, אני רוצה לסכם גם את מה שאמרת, וגם את מה שרמי אמר. אגב, רמי העלה פה נקודה. אני חושבת שהוא הביע אותה בעוצמות מאוד גדולות הנושא של הוודאות. אם הציבור היה יודע שיש תקופה שבה אנחנו פועלים בשגרה, וכל תקופה מסוימת שתקבע, נכנסים לסגר כדי להוריד את רמות התחלואה, בהנחה שהן עלו, ואז יוצאים שוב לשגרה, אולי גם זה פתרון. גם פרופ' גרוטו העלה את הרעיון הזה. אבל אין שאלה שבמציאות הנוכחית שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות שרק הולך וגובר, אנחנו לא יכולים להמשיך. אמרנו גם במהלך הדיון, ואנחנו שומעים את זה פעם אחר פעם, שההנחיות שיוצרות דיפרנציאליות לא הגיונית בין העסקים השונים, יוצרת לא פחות ממלחמת אחים, מגבירה בעצם את הפילוג ואת השיסוי שקיים בחברה, וזה גם משהו שאנחנו צריכים להילחם בו. אני רק אומר,

היחידים שבאמת מאמינים בקורונה שקיימת כאן, וזה דווקא אנחנו כוועדה שנלחמים לשמור על הציבור ועל האמון שלו בנו, כדי שבאמת יהיה אפשר להתמודד עם הנגיף הזה, בעוד שאחרים מרשים לעצמם לאבד אותו פעם אחר פעם בהנחיות שהן לא הגיוניות. כולנו יודעים מה קורה ביום שבו אנחנו מאבדים את הציבור, לא יהיה לנו עם מי להילחם. אני רוצה לסכם את הדיון. המדיניות של היום, יוצרת צוואר בקבוק, כפי שהעלו כאן, ועומסים במקומות המצומצמים שנפתחים, זה בדיוק אנטיתזה מוחלטת למה שרצו שיקרה כאן. היא ממשיכה לפגוע קשה באמון הציבור. המערכה מנוהלת על-פי הקונספציה שהתאימה אולי לגל הראשון. אנחנו חייבים לשנות דיסקט. אנחנו כבר יודעים הרבה יותר ממה שידענו קודם. אנחנו בהחלט יכולים לנהל את זה בצורה שונה לחלוטין, בניהול סיכונים שהוא אחר. יש לנו 8,000 מאומתים במדינת ישראל. אבל יש לנו מאות אלפי אנשים שאיבדו את הפרנסה שלהם. שנמצאים במצוקות מאוד קשות, גם נפשיות, בלחצים שהולכים וגדלים כולל ילדים, כולל מבוגרים, כולל בעלי עסקים, ואנחנו צריכים להתייחס גם אליהם. אנחנו צריכים לנהל את המערכת הזאת ביצירה של ודאות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו נמצאים בה היום.

למעשה אין ודאות לכלום, לא לגבי הפתיחה, ובטח לא לגבי מה שהולך להיות פה בעוד חודש. אנחנו צריכים לייצר כללי זהירות מאוד פשוטים, עם הנחיות מאוד פשוטות כדי למנוע את התפשטות המחלה. אנחנו צריכים לאפשר פתיחה של כל מה שנמצא בסיכון נמוך, ולהגביל את מה שנמצא בסיכון גבוה, תוך כדי מתן פיצוי ריאלי ואמיתי לבעלי עסקים, כי לצערנו הרב, היום הם נמצאים סגורים, אבל הם לא מקבלים אפילו את הפיצוי הריאלי שהם צריכים כדי להרים את הראש מעל המים. צריך לשנות את המדיניות, למדיניות של זהירות, ולא להמשיך עם מדיניות ההפחדה. אנחנו צריכים נתונים ברורים ושקופים שעוברים תיקוף, כי היום ברור לנו שגם הערכים שעליהם הם מדברים, הם לא ערכים מוחלטים והם משתנים מפעם לפעם בהתאם לאג'נדה שרוצים לייצר. אנחנו רוצים קריטריונים ברורים והנחיות ברורות עם רעיון מסדר אחיד ועקבי. אנחנו כוועדה, דורשים את הפתיחה של חנויות הרחוב בכללותם, כולל המרכזים המסחריים בצורה זהירה, בצורה אחראית, אבל גם בצורה אחידה מבחינת ההנחיות שניתנות, ובהתאם לגודל המקום, ולא רק בקביעה שרירותית של מספרים כפי שנקבעו היום. ולעודד, כפי שאמר משרד הבריאות בעצמו, את הפעילות במרחב הפתוח. ואם מעודדים פעילות במרחב הפתוח, זה אומר שגם השווקים שמתקיימים בעצם באוויר הפתוח צריכים להיפתח. נקיים דיון המשך שמתייחס לכל המדיניות של ההקלות, ושל ההגבלות, או במהלך השבוע הזה, או בתחילת השבוע הקרוב. נרצה לשמוע ממשרד הבריאות בצורה פשוטה מה הם מתכננים לעשות, ועד כמה באמת גורלו של הסגר השלישי כבר נקבע, כדי שאנחנו נוכל גם כחברה, וגם אתם בעלי העסקים, להיערך בהתאם. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05.